טוב, בוקר טוב, אני פותח את הישיבה. הנושא: המשך הפעלת ההסעות למערכת החינוך.

שלום, קוראים לי ניסים סרוסי ואני יושב